הצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי הטבע (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021, מ/1400 בקשה לדיון מחדש. חבר הכנסת גפני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מדבר על הדיון שהתקיים בעניין הזה, כשהמציאות היא שרשות המיסים איננה נותנת שומה נכונה ברוב המקרים, תמיד יש את הדיונים איתם ומתנהל מו"מ בין הנישום לבין פקיד השומה. פה מדובר על שומות של ארבע שנים קודם, של שנים 2016,2017, ממש זמנים ארוכים. גם לא מדובר כאן על קרן העושר. לקרן העושר הכסף ייכנס, הוא לא תלוי בעניין הזה. מה שקורה במציאות זה שכנראה השנה יהיה כבר את הכסף שאנחנו, הכנסת,

אנחנו קבענו כמה כסף צריך להיכנס כדי שיוכלו להעביר לקרן העושר, וזה כנראה הולך לקרות עם זה ובלי זה. זה לא הנושא של קרן העושר. אמרתי בדיון, ואני אומר גם עכשיו, זה יביא שינוי גם בחוק ההסדרים, ואכן את אשר יגורתי בא. יכול להיות מישהו שיש לו עסק קטן שעושה את מלאכתו נאמנה, מוסר את הדיווח לרשות המיסים כמו שצריך. פקיד השומה יכול לקבל כסף שיכול במהלך הדיונים להתברר שאותו עסק איננו חייב לשלם אותו. אותו עסק הולך ונותן הלוואה למדינת ישראל, נותן הלוואה לרשות המיסים, שזה דבר שהוא חסר תקדים מבחינת החקיקה, מבחינת כל מה שנלווה לעניין הזה. אני טענתי, ואני טוען גם עכשיו, שאי אפשר לשנות סדרי בראשית, אי אפשר לבוא ולהגיד: יש לי עסק, אפילו אם אני עשיר.. אין לי עניין לא עם הטייקונים ולא עם העשירים, אבל יש כאלה שיש להם קשיי נזילות, יש כאלה שזה בשבילם בעיה קשה, במיוחד כשזה הולך להיות גם על עסקים רגילים, שזה מה שמופיע בחוק ההסדרים. המשמעות של העניין זה שאני בא לרשות המיסים, אני אומר שמגיע להם מיליון שקל, אבל אז בא פקיד השומה ואומר שזה צריך להיות שלושה מיליון. על פי החוק הזה והבא יצטרכו לשלם על פי האמירה של מנהל רשות המיסים, של פקיד השומה. אני חושב שזה דבר שהוא לא צודק, לא נכון, ואמרתי את זה בדיון בוועדה. אני מנסה לדבר על ליבכם. אני מבין שיש עמדה של יושב-ראש הוועדה. אני חולק עליה. אני חושב שהיא עמדה לא נכונה, כי היא לא צודקת. אתם, רשות המיסים, אמורים לקבל את הכסף? תעשו את הדיון יותר מהר, אל תחכו שלוש שנים, ארבע שנים. הם עוד ביקשו בחוק הזה להמשיך עוד שלוש, ארבע שנים.

לא נתנו, אבל אתה רואה את המגמה, אתה רואה את הכיוון. מה הריבית שמקבלים? ארבעה אחוז. ארבעה אחוז פלוס הצמדה.

העסקה הכי טובה בעיר. העסקה הכי טובה בעיר זה כשאני מחליט לעשות את העסקה הזאת, לא כשאתה מחייב אותי בחוק. צודק היושב-ראש שאמר שהוועדה לא נתנה להם את זה, אבל הם ביקשו להאריך את המועדים. אם הם מוכנים לשלם את הריבית הגבוהה, למה הם מבקשים בכלל את התהליך הזה? למה הם לא יכולים בתוך שנה אחת לתת תשובות לאנשים? למה אנחנו משחקים לידיים שלהם ואומרים: אתם תתעצלו, תעבדו לאט לאט, הכל בסדר, בלאו הכי תקבלו חלק מהכסף עכשיו ואם תצטרכו להחזיר אז תצטרכו להחזיר את זה עם ריבית גבוהה? למה אנחנו, שאנחנו צריכים לפקח פרלמנטרית על העבודה שלהם, נותנים להם את זה? למה אנחנו לא אומרים להם: תעשו את העבודה? אם הם באים ואומרים: אנחנו צריכים שנה, זה גם דיון שצריך לקיים אותו, אבל הם מבקשים ארבע שנים, שלוש שנים ושנתיים. אנחנו פשוט לוקחים את האנשים, לוקחים את האזרחים שעובדים, שמתפרנסים, שלא רוצים לתת את ההלוואה הזאת, ואנחנו מכריחים אותם לשלם כסף שלא מגיע.

ולכן ביקשתי רביזיה. אני אחזור על עמדתי, ואני לא טוען שהיא נכונה בעיני כולם, היא נכונה בעיני הרבה מאוד אנשים.

אגב, ניסו להביא את זה אצלי, אבל לא הסכמתי.

היות ומדובר במס על רווחי היתר של חברות שמשתמשות במשאבי טבע שהם אפילו לא שלנו אלא של הילדים שלנו, אני חושב שההצעה שעברה כאן בוועדה יצאה נכונה. לגבי החוק שנמצא בחוק ההסדרים שאמור להטיל מקדמה על מס שבמחלוקת על חברות גדולות בסכומים של 20 מיליון שקל מחזור בשנה או שומה של 20 מיליון שקל, אני חושב שההצעה הזאת מאוד מאוד בעייתית. אנחנו נדון בה כאן בחוק ההסדרים. אני לא בטוח שההצעה תעבור או תעבור כפי שהיא נמצאת היום. אין קשר בין שני הדברים. בסוף, אתה יודע, לא נשאר הרבה זמן עד שנגיע לזה. אנחנו נשב ונדבר על זה כאן. אנחנו יודעים שבכנסת עובדים על פי תקדימים בחלק גדול מהמקרים. למה הם הביאו את החוק הזה אם יש את זה בחוק ההסדרים? אלה דברים שונים. חבר הכנסת גפני, לא מדובר בתגמולים, לא מדובר במס חברות, מדובר ברווחי יתר בלבד. אני מצטרף לעמדה של אלכס בנוגע לחוק שנמצא בתוך חוק ההסדרים שנדון בו בכובד ראש. חברים, 20 מיליון שקל זו חנות מכולת. לא הסכמתי לזה גם כשהייתי חבר בכיר בקואליציה. אני אומר בכיר, בגלל שהייתי בתפקיד כלכלי משמעותי. אולי זה חלק מהסיבות שבקרן העושר יש רק 740 מיליון שקלים. זה קשור לקרן העושר? את קרן העושר אני עשיתי, עם כל הכבוד. בסדר גמור. אם כבר עשינו, בואו נמלא אותה. ולדימיר, זה לא קשור לקרן העושר. זה נושא לא צודק. זה שאתה מדבר על תקדים, אני מבין ומסכים, רק אני טוען שהמקרה הזה הוא מקרה שונה. הוא לא מקרה שונה, מכיוון שעל הגב שלו מגיע גם חוק ההסדרים. חבר הכנסת גפני,

שלושה נדון בנושא הזה. 20 מיליון שקל זו לא המכולת. עם כל הכבוד, מספיק להיכנס לאנשים בצורה כזאת. תעשו את החשבון האמיתי, מה אתם מחכים ארבע שנים? יש דברים שאני רוצה להצביע בעד, שזה לא המקרה, ויש דברים שאני לא אוכל להצביע איתך אפילו שאני חושב שזה נכון, בגלל שבעיני רוחי עומדים הילדים ועומדות האימהות שלא תוכלנה לצאת לעבודה כי לא יהיה להן מעון. אלא אם כן הבעלים שלהן יצאו לעבודה. תשנה את אורחות החיים של האנשים? בפועל אתה פוגע בילדים ופוגע באימהות. מה, תשנה את אורחות החיים שלהם? עצם היציאה לעבודה זה למידה, זה התמקצעות. גם לצעירים הייתי אומרת: עצרו רגע מלהסתכל על המחיר, שהוא חשוב, ותצברו את הכלים למדרגה הבאה. במה שאתה אומר עכשיו אתה מוריד את כל השלב הזה, וזה לא נכון.

אני על זה דיברתי. עצם היציאה מהבית היא חשובה, עצם היציאה מהבית היא מלמדת, היא פותחת.

אין סיבה שלא יצאו. הוא בעד שנשים יצאו, הוא פחות בעד שגברים יצאו. אני לא בעד כלום, אני רק בעד זה שנשים תצאנה לעבודה. אחד המרכיבים כדי שאישה תצא לעבודה ותתקדם זה שיהיה פתרון לילד. אם אין פתרון לילד או לילדים, היא לא תצא, זה לא ישתלם לה. במציאות של היום צריכים לצאת. אבל אתם גורמים לה שהיא לא תצא. מי גורם לה? ההחלטה היא של האישה בפני עצמה. אף אחד לא גורם. אפשר להתווכח איתי, אפשר להגיד כל דבר, אבל זה לקחת את הנשים האלו ולזרוק אותן הביתה. אני לא מסכימה איתך.

להעלות להצבעה את הבקשה של חבר הכנסת גפני לדיון מחדש על הצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי הטבע (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021, מ/1400.

הרביזיה לא התקבלה. החוק הוכן לקראת קריאה שנייה ושלישית בוועדה, ויעבור למזכירות הכנסת. אנחנו חוזרים לנושא השני. ביקשנו תשובות לשתי סוגיות. ביקשתי לדעת מה מתוך העברה הזאת יועבר לחברה הערבית. ביקשתי נתונים לגבי הנושא של החיסונים, עם פילוח גילאי. 41% התחסנו בחברה הכללית בקרב אנשים בני 40, לעומת 14% בחברה הערבית. קטסטרופה מה שאנחנו הולכים עכשיו לראות. אני מבקשת שתראו לי איך אתם הולכים לתקצב ביתר תקצוב את החברה הערבית בנושא של הסברה, כמו שאמרתי, בנושא של הבדיקות ובנושא של חיסונים עד הבית. ראש אגף התקציבים של משרד הבריאות, בבקשה. אני אגיד מה שקורה בבתי החולים הציבוריים העצמאיים. במהלך יום חמישי שעבר התקיימו פגישות מאוד ארוכות שבהן נכחו מנכ"ל משרד האוצר, מנכ"ל משרד הבריאות, החשב הכללי במשרד האוצר, ראש אגף התקציבים ושבעת מנהלי בתי החולים. סוכם על מתווה מאוד מסודר, אחרי שנערכו במהלך השבוע האחרון עשרות שיחות טלפון ועשרות דיונים, גם פנימיים, גם חיצוניים וגם פרטניים, עם כלל המנהלים והדרגים הבכירים ביותר במשרדי הבריאות והאוצר. גם היה דיון בוועדת הבריאות במהלך השבוע באותו נושא. סוכם שהמשרדים יעשו מאמץ להגדיל את המקדמות של כלל מבחני התמיכה, ואכן עברו כבר כ-550 מיליוני שקלים מכלל הסכום. המשרדים פועלים להגדלת המקדמות בהתאם להוראות התק"ם. מנהלי בתי החולים מכירים את ההבנות האלו, הם היו שותפים לקבלת ההבנות האלו. אמור להיות פורום משותף לאורך החודש הקרוב שאמור ללוות את כל התהליכים, כולל קביעת מדדים לבתי החולים לאורך השנה הקרובה. הבנו שההליך של מבחני התמיכה אמור להסתיים בתוך כמה ימים, אבל בהינתן שאנחנו בחודש תשרי, בחודש חגים, בפועל הסכומים יגיעו, בעזרת השם, רק בסופו של חודש זה. הבנו שיש מקדמה של 100 מיליון שקל וכ-300 מיליון שקל על המדוכה. האם את המקדמה זאת של ה-100 מיליון שקל שנמצאה הדרך להעביר אפשר להגדיל בשים לב לסיטואציה הייחודית של קורונה ושל חודש תשרי, שזה חודש שיקשה על הרשות המבצעת לנהל תהליך שבחודש רגיל מתקיים במשך שבוע? לפני כשבועיים עברו קצת יותר מ-100 מיליוני שקלים לבתי החולים. אותם 100 מיליוני שקלים נועדו להגדיל את סכום התמיכה ובאמת לאפשר לבתי החולים לעבור את חודש החגים שהוא חודש שיש בו פחות ימי עבודה. לא מדובר רק בפחות ימי עבודה של הממשלה, מדובר גם בפחות ימי עבודה של המערכת הבנקאית שדרכה עוברים הכספים. נושא הגדלת המקדמות מסור לחשב הכללי במשרד האוצר, והם עושים את המאמצים מבחינתם. הסכומים הם לא גדולים בהגדלת המקדמות. אני מניח שבמהלך היום נשמע על הגדלה מסוימת. כל מבחני התמיכה, למעט אחד, נמצאים כבר באוויר. במקדמות שחולקו היה ניסיון מאוד מקיף של החשב הכללי לקחת את זה עד הקצה. צריך לזכור שבדרך כלל מקדמות ניתנות על בסיס החלטה של ועדת התמיכות המשרדית, או על בסיס קבלת נתונים. באמת נעשתה פה עבודה של החשב הכללי להגדיל את המקדמות עד כמה שניתן. גם הם התחייבו לעשות בדיקה נוספת. הצוות אצלי מנטר את מצב בתי החולים העצמאיים באופן סדור ויום יומי. אנחנו יודעים להגיד על המצוקות שלהם, אנחנו יודעים לסמן בדיוק את הנקודות הבעייתיות. הדברים האלה הוצגו בישיבות בין מנכ"ל משרד הבריאות למנכ"ל משרד האוצר, החשב הכללי וראש אגף התקציבים. הדברים שנאמרו על ידי החשב של משרד הבריאות ידועים לנו. אנחנו יודעים שניתנו 100 מיליון שקל מקדמה, אנחנו יודעים שישבו ביום חמישי. אני גם הייתי בדיון בוועדת העבודה והרווחה בעניין הזה. הרי אלה בתי חולים שלא עוזבים את הארץ ונוסעים למקום אחר, אלה בתי חולים שנמצאים כאן, שצריכים את הגיבוי של משרד הבריאות ואת הגיבוי של משרד האוצר. המציאות היא שבתי החולים האלה עדיין שובתים. אנחנו לא מדברים על איזה עסק שאם הוא לא יקבל היום הוא יקבל בעוד שבוע. כולם מודים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, בעובדה שמדובר בסכנת חיים, בסכנת בריאות. שאל חבר הכנסת האוזר, שאלו חברים אחרים, וגם אני שואל, האם אי אפשר לתת עכשיו את המקדמה כדי שהשביתה תיפסק, כדי שיקבלו את החולים, כדי שיטפלו בחולי הקורונה. ריבונו של עולם, זה לא יאומן שאנחנו חיים במדינה כזאת שככה מתייחסים לנושא הזה של בריאות, של חיי אדם. צריך לומר שחבר הכנסת גפני הגיע בשבוע שעבר לוועדה והביע את עמדתו גם שם. הוועדה התכנסה,

תוך כדי הפגרה, באישורו של יושב-ראש הכנסת מיקי לוי שכאן המקום להודות לו, בגלל שאנחנו בתור קואליציה רואים את החשיבות של הנושא הזה. בתי החולים הציבוריים זה לא דבר שהגיע לפתחנו כדבר חדש, זה משהו שכבר נמצא כאן על השולחן מממשלות קודמות. אנחנו באנו לתקן, חבר הכנסת גפני, ואנחנו נתקן. הרי אני סיכמתי ושר האוצר חתם על זה. למה קלקלתם? זה דבר שהובא לפתחנו, ואכן בתקציב הקרוב שעובר, במבחני התמיכה אתם תראו מבחני תמיכה שונים, מבנה אחר שהולך להגיע לתוך ה-cap, לא מבחני התמיכה הנוכחיים שבאמת לא מוכיחים את עצמם והם בירוקרטיים ומאוד מסורבלים. משרד הבריאות יחד עם משרד האוצר יצר כאן מנגנון אחר שדרכו יעברו הכספים לבתי החולים האלה, ואני מברכת על זה. זה יידון בוועדת הבריאות. בוועדת הבריאות העלינו את הנושאים האלה, אבל לא הפסקנו שם, לקחנו את זה לאוצר ולמשרד הבריאות. בימים האחרונים ישבו מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב עם בתי החולים ועם הנציגים שלהם. הדברים נמצאים כרגע לפתחם של בתי החולים. הייתה איתם ישיבה מאוד טובה ומאוד מסודרת. אני בעצמי נמצאת איתם בקשר כל הזמן. אני מאמינה שהיום, ממש בשעות הקרובות הנושא הזה יבוא לסיום. הממשלה הזאת תדאג ותטפל בכל מה שצריך לטפל, בטח בבריאות של אזרחי מדינת ישראל. בתי החולים הציבוריים, אני מאמינה, שבדברים שהגיעו איתם בישיבות אנחנו היום נתקדם הלאה ותגיע בשורה חדשה לפתחנו. אני חושבת שהדברים שעלו בתוך הישיבות האלו היו מאוד עניינים מכל הצדדים. לא יקרה מצב במדינת ישראל שבתי חולים ציבוריים שובתים, לא יקרה מצב שאזרחים לא מקבלים שירות ומדינת ישראל נאלצת לא לתת שירות במקום אחד כדי למצוא אותו במקום אחר. לזה בתור ממשלה, בתור ועדת בריאות, בתור ועדת כספים, לא ניתן יד. כולם עשו כאן כל מה שהם יכולים כדי לשפר את המציאות הזאת. ואני רוצה להודות פה גם לשר האוצר, גם לשר הבריאות, וגם לחברים מהקואליציה ומהאופוזיציה. כן, גפני, חשוב שאתם תהיו נוכחים בוועדות, חשוב שתבואו ותביעו את דעתם. ראינו כמה זה אכפת לכם. מכאן אני קוראת לכם כן לקבל את ההסדרים וההצעות שהצענו והבאנו לפתחכם. מדובר בהצעות מצוינות, בהצעות טובות, בהצעות שעושות סדר בעבודת הכנסת ונותנות לכם גם דברים שביקשתם. אני דורשת מהאופוזיציה למלא את התפקיד שלשמו התכנסנו בבית המחוקקים - לייצג את מדינת ישראל ואת אזרחיה, הן קואליציה והן אופוזיציה. הנוכחות שלך פה חשובה, אני מברכת עליה,

תודה רבה על מה?

אלה שקלקלתם את המתווה לבתי החולים. זה כבר היה מסודר. זה לא היה צריך לקרות. שר האוצר היה צריך להעביר את הכסף. כבר אצלכם זה לא היה צריך לקרות, לא אצלנו. אני בטוח שבעניין בתי החולים הציבוריים

כולל החברים באופוזיציה. כדי שנוכל להתקדם לאותה העברה תקציבית,

תשובה אחת היא לגבי המערכות של רשות

משרד הבריאות על כך שהיום נבחנת ונשקלת גם ההצעה להגדיל את המקדמות. שמענו את יושבת-ראש ועדת הבריאות שמטפלת בנושא הזה שאמרה שהיום יהיה פתרון. אני מאמינה שבתי החולים יקבלו את הדברים. כולנו כאן עושים את המיטב. לגבי המערכות של רשות המיסים דיברתי באופן אישי עם אמיר דהן ועם ערן יעקב. המערכות עובדות. גם התחילו לשלם מקדמות של 60% בנושא של "שומר החומות". בהפסקה קיבלתי הודעה מבעלי עסקים בעוטף שאמרו שגם ב"שומר החומות" המערכת נפלה. אני מזכירה לכם ש"שומר החומות" היה במאי,

נאמר להם אז שאפשר לחכות עד שישה חודשים. את אותו סגנון ואת אותה מדיניות אנחנו שומעים גם בדבר אחר. שמעתי את הכאב בהודעות הקוליות שאנשים שלחו לי. לאנשים אין אפילו מקדמות לדבר הזה. אני מאוד מודה לך,

שטיפלת בזה באותו הרגע.

היות ואת מייצגת בכבוד את האנשים והעסקים בעוטף עזה, אני מבקש ממך שכשאת מקבלת עוד פניות כאלו את תיידעי אותנו כדי שנוכל לבדוק אותן באופן מיידי מול רשות המיסים, כדי שנוודא שהמערכות עובדות, כי אין שום סיבה שהן לא יעבדו. לגבי "שומר חומות" יינתנו עכשיו מקדמות של 60%?

זו בשורה לאנשים לפני

הייתה שאלה בנוגע להתייחסות לחברה הערבית במשבר הקורונה. בכל המיליארדים שחולקו עד

הוקצו כספים רבים גם לחברה הערבית. בעולמות הדיגום והמעבדות שמופנים לקופות החולים יש תמרוץ יתר לבדיקות בפריפריה. מה זה תמרוץ יתר? זה אומר שאם על בדיקה רגילה הם מקבלים x, אז על בדיקה בפריפריה הם מקבלים x פלוס 20 שקלים. כחלק מהפנייה הזאת מוקצים 20 מיליון שקלים לקופות החולים, כדי ממש לעודד את כל המבוגרים שעוד לא עשו חיסון אחד. עיקר הכסף הוא הבוסטר השלישי, אבל חוץ מזה אנחנו מקצים כסף כדי שקופות החולים יתקשרו לאנשים. כולל בערבית? אני לא מכריח אותם להתקשר בערבית, אני מייצר להם תמרוץ. איך יכול להיות שמתקשרים לאנשים מבוגרים ערבים בעברית כדי לעודד אותם? אני מניח שמי שמתקשר בחברה הערבית הוא רופא המשפחה הערבי באותו יישוב. אנחנו ייצרנו להם עכשיו תמריץ מאוד גדול להביא את האנשים שעוד לא עשו אף חיסון. משרד הבריאות מפעיל עמדות התחסנות במקומות עם אחוזי התחסנות נמוכים, כש-60% מהעמדות האלו נמצאות ביישובים הערביים. 30% מכל תקציב ההסברה שניתן לחיסונים ולסוגיות הקורונה מוקצה להסברה בחברה הערבית, בשפה הערבית, כשהסכומים ב-2021 הם 30 מיליון שקל. אני רוצה להעלות להצבעה את הבקשה לשינוי בסכומים המוקצים להתמודדות עם משבר הקורונה עקב התפשטות הקורונה פנייה מס' 3. הייתי מחכה עד שהם יעבירו את הכסף לבתי החולים. מכיוון שאתה לא מחכה, אני רוצה לומר שאני תומך בהעברה הזאת אבל אני לא יכול להצביע בעדה כי עיני נשואות לאותם ילדים, לאותן אימהות שצריכות לחזור הביתה כי הן לא יכולות לצאת לעבוד. או שבעליהן צריכים לצאת לעבוד ואז הכל יסתדר. תשנה את אורחות החיים? כרגע האימהות יחזרו הביתה בגלל שלילדים לא יהיה מעון. זה לא מה שקרה ב-2013. זה גם לא מה שקרה ב-2003. אני מעלה להצבעה את העברה התקציבית.

מי נגד? הצבעה העברה אושרה. אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה. שתהיה שנה טובה יותר,

בריאה יותר, בטוחה יותר, שקטה יותר, יציבה יותר, ושנעשה טוב לאזרחי ישראל כולנו יחד. שנה טובה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.